אני פותח את הדיון בנושא היערכות למניעת קריסת ענף התעופה הישראלי.

אנחנו ישבנו עם חברות התעופה ובסופו של דבר ההסדר שיכונן יחול על כל חברות התעופה.